בנושא פרק ט"ו התחדשות עירונית סעיפים 56(1), 56(2)(ב)(3), 56(2)(ג),

60. הכנה לקריאה ושלישית - דיון בהסתייגויות והצבעות. לפני הדיון בהסתייגויות,

אחרי שהנוסח פורסם גילינו שתי טעויות סופר שבעצם אנחנו מבקשים לתקן. טעות אחת בנושא ההכרזה של מנהל הרשות על מתחם. כזכור לכם, הוספנו הוראות שמאפשרות להסתמך על הסכמה שניתנה על ידי הרשות המקומית בכל מיני סיטואציות, ללא צורך בהסכמה מפורשת נוספת. אחד המקרים שהופקדה התוכנית, סליחה, שהוועדה המליצה על תוכנית כוועדה מקומית, ואז, לבקשת השלטון המקומי הוספנו תנאי שהתוכנית לא השתנתה בהיקף שעולה על 45% והוגשה התנגדות, ופה התיקון, על ידי הוועדה המקומית. זה מה שהיה כתוב בנוסח אם הוגשה התנגדות ונדחתה, של הוועדה המקומית, נשמעת מכאן בטעות שצריך להיות גם שהוגשה התנגדות על ידי הרשות המקומית, שלפעמים אין זהות בין הרשות המקומית לוועדה המקומית. אז זו טעות סופר שאנחנו מבקשים לתקן. אתה רוצה שאני אמשיך?

לא. אין הערות על זה. זה תיקון שעשינו. אפשר להתחיל? רגע, רגע. אוקיי. הנושא השני - - - יש למישהו הערות?

הלאה. הנושא השני נוגע לתוספת שהוועדה הוסיפה במהלך הדיונים הנושא של מתן הטבות מיוחדות לאנשים שנמצאים במצב סיעודי, בדומה להטבות שניתנות לקשישים. הוועדה בעצם קבעה נוסח שמכיל תנאים שנמצאו כמיותרים בכל הנוגע לסיעודי, כי הייתה העתקה מהנושא של הקשיש בתנאי שהוא לא רלוונטי. בקשיש, אחד התנאים הוא שהקשיש התגורר בדירה לפחות שנתיים לפני העסקה הראשונה של הפינוי-בינוי. והתנאי הזה נמצא כלא רלוונטי לנושא של סיעודי, כי הוא לא יודע מתי הוא, חס וחלילה, יהפוך לסיעודי. ודיירי דיור ציבורי? הנושא לא מתייחס כרגע. אנחנו מדברים עכשיו,

גם שחברת הכנסת לזימי תהיה בתמונה, אנחנו מדברים על מצבים שבהם היזם שעושה פרויקט של התחדשות עירונית צריך להציע הטבות מיוחדות. כיום, לפי החוק הקיים הן מוצעות רק לקשישים שמעל גיל 70. כשמדובר בחלופות רלוונטיות לעניינו, היא חלופה של דירה אחרת מחוץ לפרויקט. חלופה כזאת לא חייבים להציע לכל אדם. הרציונל שעומד מאחורי הדבר הזה הוא שקשיש יכול לבחור לצאת מהפרויקט ולא לשמוע ממנו. הוא לא רוצה לעבור, להיטלטל פעמיים לדירה בשכירות ואחר כך לדירה הקבועה החדשה שלו בפרויקט, והוא מבקש, הוא מקבל את הדירה החלופית כבר בהתחלה, הוא יוצא מהפרויקט והולך לגור במקום אחר. זו חלופה שקיימת כיום בחוק. עכשיו מציעים את זה לסיעודיים? עכשיו מחייבים להציע את זה גם לסיעודי. ואחד התנאים לזה, שכתבנו בנוסח, שנכתב בנוסח שפורסם להצבעות, הוא שאותו סיעודי גר בדירה שנתיים לפחות לפני שנחתמה העסקה הראשונה. אוקיי? התנאי הזה נמצא כמיותר, כיוון שהמטרה שלו הייתה למנוע, מה שנקרא, תחמונים שבהם - - - יעבירו בעלות. יעבירו בעלות, והקשיש יתחיל, יעבור להתגורר בדירה. כדי לקבל את ההטבה. כדי לקבל את ההטבה. לגבי סיעודי, החשש הזה לא קיים כי לשמחתנו או לצערנו, אדם לא יודע מתי הוא יהפוך לסיעודי, ולכן הוא לא יכול להשתמש בתכנון שממנו, התכנון לרעה שממנו חששו בתנאי הזה.

אנחנו מציעים, אנחנו פשוט חושבים שזה נכנס בטעות לנוסח ומבקשים להסיר את התנאי הזה. אז רק נקריא את הנוסח בלי התנאי הזה. אז אני מקריאה. זה בעמוד 5, בהגדרה של נזקק לשירותי סיעוד. "אדם המתגורר בדירה שבמועד חתימת עסקת פינוי בינוי ראשונה היה זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(5) או (6) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 שבמועד האמור התגורר בדירה.". רגע, יש פה איזו התייעצות על זה. כן. עינת גנון, סמנכ"לית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. התיקון מקובל עלינו. היועץ המשפטי, רק לשם ההבהרה התיקון קובע שבמועד החתימה - - - רגע, רגע, מישהו נתן לך זכות דיבור? ברצינות. היא מדברת ואתה נכנס בדבריה. דרך ארץ קדמה לתורה. סליחה, היא סיימה פשוט. אז אני אשמח לרשות דיבור. בסדר, קיבלת. אסף וקסלר מאגף תקציבים. היועץ המשפטי, אני רק מבקש הבהרה. התיקון כעת יקבע שביום חתימת העסקה הראשונה, אותו דייר התגורר במתחם,

[היו"ר יעקב אשר] זהו? סיימנו את החלק של ההבהרות?

ההבהרות הסתיימו. אוקיי. מי רוצה להתחיל? אני. אני אתחיל. אוקיי, נאור. כן, אז אנחנו מתחילים בהליך ההסתייגויות. אני יכול? אז אני רוצה אותן במקבץ בבקשה ולא אחת אחת, זה בסדר?

הוא רוצה מקבץ. כן. אני מבקש לנמק את כל ההסתייגויות יחד. באיזה פרק זמן, אבל? לא, פרק זמן - מה שסיכמנו. סיכמתם מראש?

קודם כל, על ההזדמנות לנמק, וערב טוב גם לחבריי מהקואליציה שהצטרפו לדיון המהותי. אני חושב שהתחדשות עירונית, באופן כללי אני אתייחס שנייה להצעת החוק שבאופן כללי היא טובה. כמובן שאין היא, לא מקובלת בכל סעיף, אבל אני לא חושב שאנחנו נסכים במשהו. אני רוצה שנייה לצאת מההסתייגויות הספציפיות שהגשנו ולדבר על התחדשות עירונית, ומה התכלית של התחדשות היום במדינת ישראל.

מטרת החוק, או הכותרת של החוק, היא אחלה, החוק עצמו פשוט לא פוגע בדברים העיקריים שלשמה התכנסה, או התכוון המשורר, של התחדשות עירונית. ואני אסביר. דווקא יושב הראש שהגיע מהרשויות המוניציפליות יודע בדיוק מה זה התחדשות עירונית, ובשנים האחרונות יש לנו את כל ענייני התמ"א, ובסוף מדובר על התחדשות מסוימת. ההתחדשות היא באה ואומרת לא רק באופן של מבנה.

כי העיר, כאיזה "אקוסיסטם" בסוף שאנשים חיים בה, השתנתה. פעם הייתה לנו בנייה צמודת-קרקע, היום יש בנייה רוויה. פעם היינו הולכים ברגל למכולת והיום אין יותר מכולות, יש סופרים. היום יש עירוב שימושים ומחשבה על עירוב שימושים כחלק מאיזו תפיסה של בניין שהופך כבר להיות קהילה, מעבר למה שפעם הייתה השכונה. נכון? לנו יש עירוב תחומין. תחומין. אוקיי, גם עירוב תחומין. לא יודע מה זה אומר אבל יכול להיות שאתה תסביר לי את זה אחרי זה בהסתייגויות שלך.

אני באמת מסתכל על התחדשות עירונית כבסוף הזדמנות. הזדמנות לייצר איזו רקמה שונה של עיר. ואני תוהה אם בסוף, כשאנחנו באים ורוצים לייצר הקלות או תמריצים שונים, בעיקר בפריפריות,

כי במרכז זה קל.

יש היתכנות כלכלית, יש רווח, זה קורה, הרשויות מעודדות, יש לרוב גם אגפים או מחלקות להתחדשות עירונית שמעודדת את זה ועוזרת אל מול יזמים. ובאמת מנסים. אני מנסה לדבר ליושב הראש, אולי אני אשכנע אותו, אבל אני מדבר אליך ארז מלול,

אני מדבר עם מלול, דיברתי איתך היום הרבה. אז אני חושב שאתה דווקא תסכים איתי שיש רציונל מסוים בעידוד התחדשות עירונית.

אתם מפספסים את המטרה, כי אתם מדברים על לייצר בעצם איזה תיקון חברתי על ידי התחדשות עירונית.

אם אנחנו מייצרים בניין שנראה טוב יותר, שממוגן, ואז לא הייתם צריכים את כל הבלגן שעשיתם בחוק ההסדרים עכשיו עם פטור מהיתר. לא היית פה מקודם. פטור מהיתר למיגוניות כי חלפו 7 שנים ויש צורך להסדיר את זה. אז אם הייתם עושים את זה ולוקחים כסף, מוציאים מהכיס, אליך אני מדבר, אתה שולט בברז. אתה היום נציגו של שר הפנים פה. הוא יעשה מה שאתם תגידו.

זה ההסדר התפעולי של משטר דמוקרטי. עובדי ציבור עושים את המדיניות שלכם. התחדשות עירונית באה ואומרת שאנחנו רוצים לייצר איזו מוביליות חברתית בתצורה של התחדשות עירונית. להביא אוכלוסיות חדשות, אוכלוסיות צעירות, לייצר איזה עירוב שימושים, לייצר איזו קהילה מקומית מקיימת או כלכלה מקומית מקיימת,

זה מה שאנחנו רוצים לעשות. בחוק הזה זה פשוט לא קיים. זה פשוט לא קיים. יש הסרת חסמים.

הסרת חסמים זה לא יקדם את מה שאתם רוצים לעשות. עכשיו אני גם רוצה להקריא לכם מתוך מה זה התחדשות עירונית שאתם המצאתם. "פרויקטים של התחדשות עירונית באים לחדש מרקם מגורים ותיקים ובכלל זאת לשפר,

לחזר, למגן בנייני מגורים". יכלו למגן דרך התחדשות עירונית והיו חוסכים לך היום כמה? שעה וחצי? היום?

אתה יודע כמה ישיבות אני - - - בזבזת על זה?

לא בזבזתי.

השקעת. תהיה תוצאה בסוף. אני אדבר על זה תכף.

השקעת. "הפרויקטים כוללים לרוב הוספת דירות חדשות באזורי מגורים, בניינים ותיקים, על ידי חיזוק ועיבוי על גבי מבנים קיימים או על ידי הריסת מבנים ישנים, בניית חדשים במקומם. פרויקטים מסוג זה מקודמים הן ביוזמה ממשלתית או ביוזמות פרטיות.". אממה, רק פרטי הולך. הממשלה לא מעודדת את זה. לא באתם כממשלה ואמרתם "אנחנו לוקחים היום את טבריה ורואים בה ושמים אותה כיעד לאומי, ושמים את טבריה על המפה ואנחנו הולכים לעשות התחדשות עירונית.

מדינת ישראל שמה את טבריה כיעד להתחדשות עירונית.". לא לבוא לראש העיר שם או לראש הוועדה הקרואה שאתם רוצים עכשיו למנות כראש עיר ולשנות את החוק, שמעת על זה, אדוני יושב הראש? שיש הצעת חוק, הגיעה לאוזניי שמועה. ראש וועדת קרואה ימונה לראש העיר. הוא יוכל להתמודד. תתייחס להצעת החוק. בבקשה, אתה צודק. אבל אם שאלת אותי, ושאלת אותי מה אני חושב.

אני בוגר של עיר, שעוד הרבה לפני שהייתי ראש עיר, הייתה בה וועדה קרואה, במקרה הזה של טבריה, אני חושב שעוד - - - לא, זה לא המקרה של טבריה. הצעת חוק היא לא הצעה פרטנית.

אני איתך. אני איתך בטבריה. בגלל הפרסונה. אני הייתי נותן לו - - - אבל, כשאתה מחוקק חוק אתה מייצר אחידות. אני יכול להסכים איתך.

אני אסביר לך מה הבעיה. אתה לא יכול למנות ראש עיר. ראש עיר נבחר. וכשאתה ממנה ראש עיר, מה לעשות? מה לעשות, אנחנו עדיין במדינה כזו. אתה לא לוקח ראש עיר, ממנה את מקרובך, שם אותו בתור רשות, נותן לו את כל הכוח, אומר לו "תעבוד 3 שנים", ואז אתה מייצר איזה דמוקרטיה. ראש עיר מכהן נבחר. התושבים והתושבות בוחרים אותו. זה ההבדל. אנחנו סוטים. לא לקחתם את טבריה, ודווקא אני אומר - - - לא להפריע לחבר הוועדה המסור, נאור שירי. שהיה פה בישיבות הרבה כאן ביחד עם מלול.

לא כמוני, אבל. אגב, דיברת על חברי הקואליציה, לא התכוונת אליו.

אז תגיד. קרויזר. לא, למה אתה אומר. טוב, לא קרויזר. הייתם לוקחים את טבריה, הפרעתם לי כשאני בעלייה. הוא היה מנוע מלהגיע.

הייתם לוקחים את טבריה כפרויקט לאומי להתחדשות עירונית. הייתם מראים לנו יכולת. מה מדינת ישראל וממשלת ימין מלא מלא, עושים בפריפריה. למה טבריה? כי טבריה היא עיר מועדת, כי טבריה היא עיר שאין כדאיות כלכלית.

ואתם גם הבטחתם את זה נכון? אמרתם. לטבריה יש פוטנציאל. מה, אתה רוצה שאני אגיד?

אני יכול לשאול את מירה מה דעתה על הצעתה חוק. דיברתי על משהו אחר.

מירה תצדיק אותי. היא תגיד למה אתם נותנים מקום לשוק הפרטי. תוציאו קצת כסף מכם. רגע, הולכים להתייעצות עם מירה? ממש לא. די נו, נאור. לא, אני רוצה להיות מעורב. אתה מעורב בכל מה שקורה. אוקיי, בסדר גמור. בכל מה שקורה. אז הייתם הולכים לטבריה והייתם אומרים שאתם עכשיו הולכים לעשות התחדשות עירונית. לוקחים שתיים או שלוש שכונות בטבריה ואומרים שיש לנו עכשיו 4 שנים ואנחנו עושים התחדשות עירונית. אנחנו מוציאים כסף מהכיס של המדינה ועושים התחדשות עירונית בטבריה. מה הבעיה? למה לא לעשות את זה? למה לא לעשות? למה אתם לא באים ואומרים תראו איך אנחנו, מדינת ישראל עושה את זה? אתם לוקחים כסף מהשלטון המקומי כי זה קל. ממציאים מושג קרן ארנונה. עושים לעצמם קופה שהם יחלקו איך שהם רוצים. הם באים לראש עיר שעובד טוב, או לעיר שעובדת טוב במשך כמה שנים, ויצרה איזון נכון בין אזורי תעשייה למגורים, יצרה לה הכנסה, עושה את תפקיד השלטון המקומי.

למה יש שלטון מקומי, אתם לא צריכים לגדוע, אתם איתו. השלטון המקומי עובד טוב, אתם באים לראש עיר שעובד טוב, ואתם אומרים לו תודה רבה שעבדת טוב, אנחנו לוקחים לך כסף. מה נעשה עם הכסף? לא, הם לא עושים את זה. הם עושים מנגנון עוקב.

לא להפריע. סליחה.

היא מפרה אותי דווקא. תודה, תמשיכי.

אני מסכים. לגמרי. מה לעשות? שנינו באים מאותו כפר. זה על הזמן שלי.

תמשיכי. אני אומרת, מילא היינו הולכים לאיחוד רשויות. אני לא אומרת את עמדתי פה, אלא הולכים למהלך שמאחד אזורי תעשייה ומייצר איזשהו תמהיל באמת שמחלק שווה. קופה פרטית לסחר מכר, עוד מגזריות ושלטון נאמנות. העמקת שלטון הנאמנות הזה מי שטוב לי, מי שעושה, מי שאני רוצה בטובתו, אני אתן לו על חשבון כספי מיסים של אזרחים אחרים שאולי גם הם צריכים איזה מרכז קהילתי במקום שלהם. והממשלה שכחה, נאור, שכחה, שפריפריה היא גם חברתית. שהיא לא גם גיאוגרפית.

תודה. תודה על החידוד.

אז אתם מייצרים מנגנון נחמד שקוראים לו קרן ארנונה, ואז אתם לוקחים כסף מכל הרשויות, או מחלקן, ואז אתם אומרים "אנחנו נחלק איך שאנחנו רוצים".

אני יודע שאתה תשמח לשמוע את זה. כי פתאום גיליתם, האוצר גילה צדק חלוקתי מהו. האוצר הניאו-ליברלי, סמוטריץ' גילה מה זה צדק חלוקתי. אני הייתי, באמת נפעמתי משינוי העמדות ותפיסות העולם. אבל הם צריכים עדיין כמה שיעורים בזה. נראה לי הם צריכים קצת חידודים לאיך עושים. תזמיני אותם אולי לוועדה הסוציאל-דמוקרטית, את סמוטריץ', שינאם. כי באמת הצדק החלוקתי שהוא המציא - - - בעברית או באנגלית? שיבוא למקור, אני אתן כמה שיעורים שבסוציאל-דמוקרטיה. באיזו שפה ינאם? עזוב, בואו נדבר לעניין. אז הוכיחה הממשלה שהיא יכולה להמציא מנגנון כזה.

אמרה "אנחנו עכשיו נעשה צדק חלוקתי, ואנחנו נעודד" מה? "נעודד בנייה". מה עשתה הממשלה? אמרה "אני לא יודעת לטפל. הרי כל מה שאני עושה, אני אחראית על משבר הדיור, אני מעוניינת במשבר הדיור, והאוצר מעוניין במשבר דיור. אז מה אני אעשה? אני אפתור אותו על ידי מה? אני אקח כסף מהשלטון המקומי ונחלק את זה".

הבדיחות שאתם ממציאים לפעמים ואתם נותנים לזה יד, אני לא בטוח שכולם מבינים מה זה. אבל אתם הולכים לפגוע גם בפריפריה החברתית, אתם הולכים גם לפגוע בזה. וכבר אנחנו נדון בקרן הארנונה, לצערי או לשמחתי, זה איכשהו הדיון כל פעם נדחה. אבל זה כבר - - - למה זה לא פה? זה לא פה.

מיצינו את הדיון למה זה לא פה. השאלה היא למה לא מתכנסים על זה. נכון. לא, למרות שגם אצל גפני זה עוד יותר טוב. מחמאות לגפני.

גפני מבין. כולם מבינים חוץ מסיעה אחת. חצי סיעה בעצם. מה זה "עוצמה יהודית", מה זה? לא ברור. טכני לא טכני. "הציונות הדתית".

אז באמת, הצדק החלוקתי.

למה לא המצאתם קרן כזו להתחדשות עירונית בטבריה? זה נשמע לי רעיון טוב.

אני כמשלם מיסים בהוד השרון, הייתי שמח. הייתי שמח שבמקום 12 מיליארד שקלים שהולכים אני לא יודע למה, לחיזוק באמת משהו שמאוד חסר במדינת ישראל ב-75 השנים האחרונות, חסר לנו הדגש היהודי. חסר לי, אני לא מרגיש. אני לא מרגיש את הגוון היהודי. אז באמת אני מבין למה צריך לחזק אותו. אז 12 מיליארד שקלים זה נכון מאוד לחזק את הגוון היהודי ואת הנוכחות היהודית אורתודוקסית במדינת ישראל, זה חסר לי. אז טוב שאתם משקיעים את זה.

טוב מאוד שאתם משקיעים בזה. אבל בטבריה, לא. באילת? לא. אפשר גם לדבר על אילת. בתחילת מושב הכנסת, אוקיי? לא מושב הכנסת, העשרים-וחמש, התכנסה שדולת אילת. איזה דיבורים. גיליתי שיש מלא אילתים בצבא ובכנסת, ולשעברים, ובמשטרה,

אף אחד לא דואג לאילת. אף אחד לא דואג לחדר מיון קדמי בקריית שמונה,

גם זה קרן הארנונה יכולה לדאוג. אתה היום שובר, חס וחלילה, או אני שובר את היד בגולן, אני יכול לנסוע שעה או שעה ומשהו לצפת. מיליון וחצי של כלום של הכלום של הכלום. אבל 12 מיליארד שקלים, לזה יש כסף להכל. לחיזוק המורשת. 13.300. כמו הריבית. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה היום. שלחנו על זה מכתב. יש דיווחים שונים, הרי, אין שקיפות. גרושים. מה זה 13.5 מיליארד שקלים? לא משהו רציני. אתה מסכים? אתה אומר "יאללה,

זה לא יעזור כלום". כן, אתה נהנה.

כסף ציבורי או כסף פרטי. אין סכין המתחדדת, אתה אומר. לא, זה למטרות טובות. כן. כמו שיאיר לפיד אמר - - - שלום. שלום לזהותן הראשי - - - מה שלומך? רוטמן, לא ראיתי שאתה פה.

הצעות טובות רק לציבור שלך.

להם תהיה מדינת רווחה. אבל, לנו

רוטמן,

שנייה, אנחנו נדבר על מרכז תל אביב, אין שום בעיה.

כשהוא שומע את הקול שלי, באופן אוטומטי, הוא רואה אותי במסדרון הוא אומר "קריאה ראשונה,

צא החוצה". למה אתה לא מוציא אותו באמת? באמת למה לא מוציאים אותי? האמת היא - - - מה נראה לך? הוא שמחה רוטמן? מוציא תוך דקה. יש שמחה רוטמן אחד. והוא מוציא תוך עשר שניות.

המאסטר שלי זה שמחה פה. מאסטר פוקימון אולי. אפשר גם לדבר על פוקימון. מה אמרנו שזה? כמו שר הטבעות וזה. גם היה "סשן" כזה. שמאלני, נכון? אם זה נחשב על - - - "אןוטאר" שמלאני, נכון? זה היה אצלך. "אווטאר", "אווטאר" הוא סרט שמאלני, כן. בקיצור, אני נותן לך לסיים להסביר להם את הערב. את הערב האומנותי ואת ה"ליינאפ" האומנותי. אז באמת הייתי שמח לראות איך מקימים קרן להתחדשות עירונית באילת, להתחדשות עירונית בטבריה. לראות איך באמת אנחנו תורמים לעסק הזה. אבל מה שאתם עושים פה, זה שאתם עוזרים ליזמים. שזה אחלה, אתם ממשיכים לעודד, בחוק הזה, את בדיוק מה שקורה בשוק הפרטי.

אני שואל אותך כאחד שעשה, או חלק ממפלגה, לא באמת בפוזיציה הזאת, חלק מהמפלגה ששמה את יוקר הדיור או יוקר המחייה על ראש מענייה.

מסכים איתך ב-100%. אז בוא, אתה רוצה להסכים איתי וזה? בוא תקים קרן מיוחדת שבאה ועוזרת לתושבי טבריה. והנה אני אומר לך, בתושבי

בקרב תושבי ותושבות טבריה, אני מבטיח לך שיש לך יותר מצביעים מלי שם. מבטיח לך. ואני מעוניין שתשימו את טבריה. טבריה. קח שלוש שנים

נראה לי, נאור - - - תעזור להם. תעזור להם. למה אתם לא עוזרים להם?

הרי בסוף מה אנחנו? אנחנו פלטפורמה למה? לשינוי חברתי.

במה אתה עוזר להם? בכלום. בשום דבר.

תגיד משהו אחד. בשום דבר אתם לא עוזרים להם. ההתחדשות העירונית לא תגיע לטבריה. אף אחד לא יגיע לטבריה. אף אחד לא יגיע לקריית שמונה. עלה פה היום ראש העיר בזום ודיבר על המיגוניות. מה יעזור לו המיגוניות, החקיקה שהעברתם, הוא לא יכול לבנות מיגונית כי הוא צריך כסף. למה אתם לא הולכים לקריית שמונה, לוקחים מתחם התחדשות עירונית, מממנים, המדינה מממנת - - - שלא לדבר על קריסת

קריסת מבנים,

אזורים שאתה מזכיר אותם, על השבר, אתה יודע מה, איזה הסון גדול הומנית יכול להיות שם. אנחנו כבר רואים שזה קורה.

הוצאתם את התוכנית ברגע האחרון של חיזוק מבנים. אתם הוצאתם את זה. לסיכומה של ההסתייגות שלי ההסתייגות שלי באופן כללי, היא מצורת השלטון שלכם, מהבלוף שמכרתם לציבור והמשך פירוקה של החברה הישראל. ואני מדבר בשיא הרצינות. אני חושב שהממשלה הזו, ארבעה חודשים בשלטון, שום דבר טוב אחד לא עשיתם. לא לי לנאור, לא עשיתם לציבור שבשבילו אנחנו בכנסת. שום דבר טוב. הכל עולה, אבל אני שם את זה בצד כי זה לא דיון בוועדת הכספים,

בחוק ההסדרים שיכולתם לבוא ולתת מבנים חדשים, לייצר כלכלה שונה בעיר, להציל ערים שלמות. לבוא לעיר ולהגיד לה "תראו, מדינת ישראל לוקחת אחריות על עיר שלמה". בדבר הזה, הפשוט ביותר, לא הצלחתם לעשות. במודע. שום פסיק מהחוק הזה, והחוקים האחרים שנדונו פה, ידונו ונדון פה, שום דבר לא עוזר לציבור ששלח אתכם. אני לא אזכיר את הבצל ואני לא אזכיר את המסכנים והאזרחים סוג ב'. להם עצמם אתם לא דואגים. למי ששלח אתכם לכנסת והאמין בכם, אתם לא דואגים. לא רק שאתם לא דואגים לו, אתם גם ממשיכים לדפוק אותו. וזו ההסתייגות שלי. ההסתייגות שלי היא מהממשלה הגרועה שלכם.

אפשר להצביע? לא, לא.

אה, אתה לא מנמק? אתה לא מדבר? לא, אני נימקי בשם "יש עתיד". אני יכול להמשיך. לא, ארז מלול, אם אתה חושב שאני סיימתי. אתה יודע מה?

אז בוא נדבר על זה. [היו"ר יעקב אשר] מה? דבר איתי. לא, אני שומר אמונים. עכשיו אני אנחת עליך עם כל הזעם, תגיד "למה אתה כועס". אבל ארז מלול מבין למה אני כועס. אני כועס כי אני מדבר בשם הקהל ששלח אותך לכנסת. הם שלחו אותי היום ואמרו לי "תציל אותנו". למה? כי הכל עולה, אין התחדשות עירונית בפריפריה. הדבר הזה, אתה רוצה לדבר איתי על התחדשות עירונית בפריפריה. רגע, מלול, לא להפריע. עכשיו אני רוצה לענות לך במילה אחת. לא שמעת אותי בכלל, איך אתה יודע על

ואנחנו לא, יש דברים שלפעמים גם חברי קואליציה יכולים לדבר כמו חברי אופוזיציה. בדברים מסוימים. לפעמים הנוסח אחר קצת,

לטוב ולמוטב כל צד זה. אבל, אני רוצה לומר את מה שאמרתי פה עשר פעמים, יותר מעשר פעמים, אני חושב שכבר עשרים פעם. זה גם בפרוטוקולים וזה גם זה. אני אמרתי את זה בפתיחת הישיבה ואני אומר את זה גם עכשיו. אנחנו עשינו הרבה דברים חשובים מאוד, גם בתכנון ובנייה, גם בהתחדשות עירונית. מאוד טובים. מאוד טובים. לא פתרנו את כל הבעיות, יש בעיות כאלה ואחרות, לא פתרנו הכל. עשינו דברים טובים, החוק נראה הרבה יורת טוב ממה שהוא היה קודם, עם הרבה פרטים והרבה נגיעות מכל ההיבטים. וכל הדברים הללו, מניעים את הגלגל הזה שנקרא התחדשות עירונית, שאני מסכים איתך ולא מסכים איתך, אלא מסכים עם העניין הזה. חס וחלילה, אל תסכים איתי.

אתה יכול להגיד "אני מסכים איתך נקודה". אני אמרתי את זה קודם. לא צריך "מסכים איתך" ואז לסייג. זה בסדר. יסלחו לך. די, נאור. גם הוא צריך ללכת הביתה. לא הביתה. לא, איזה הביתה, יש לנו לילה ארוך פה. אני עם התפילין פה, אין בעיה. אני רק אומר דבר אחד. אני עדיין, ואמרתי את זה גם היום, אני ביקשתי מהאוצר, לא ביקשתי דרשתי מהאוצר, ואמרתי היום שאני היום מצביע על התכנון והבנייה ועל ההתחדשות העירונית. לגבי ההצבעות שאמורות להיות מחר, אני מחכה עדיין לתשובות על, בדיוק על אותן נקודות שאתה דיברת, על תוספת תקציבית לעניין הזה ששוב, בפריפריה ובהסתכלות הממוקדת על עשרה יישובים, אחד-עשר היישובים המסוכנים, ששם הבעייתיות, כדי שיבינו חברינו בדיון כאן, שם הבעייתיות היא שהכלכליות של הזה היא מאוד, לא גבולית, לפעמים רחוקה מהגבול. היא רחוקה. ולכן צריך להגיע פה עם משאבים. אני מחכה עוד לתשובות ואני מקווה שאני אוכל גם לבשר בשורות לפני ההצבעה. אז יש לי הצעה. לא התקבלה. אוקיי, אני יודע שהיא לא התקבלה.

קחו את קרן הארנונה, או את הרעיון המייסד הזה, את הרעיון הזה של קרן הארנונה, ותעשו קרן להתחדשות עירונית בפריפריה. מעניין שיש לך נבואות.

אפשר לקרוא לזה קרן, אפשר לקרוא לזה משהו אחר. כשאני אביא, כשאני אומר, כשאני אסכם - - - למה אתה מפריע לו בעלייה? נכון. כשאני אסכם עם האוצר, ואני מחכה

ולא רק מחכה לתשובות, אני רוצה לומר לך גם, נמצאים פה נציגי האוצר. ההבנה הזאת חלחלה אצלם. יש דרך איך לחלחל להם דברים. אז גם המציאות וההבנה עצמה ברורה בעניין הזה. ואני אומר עוד פעם, זה "ווין-ווין-ווין" לכמה כיוונים. התחדשות עירונית היא דבר שטומן בחובו גם את החיזוק של המבנים. מוביליות חברתית, חיזוק מבנים. חיזוק מבנים מסוכנים. וכל הדברים הללו. ואני מקווה שעד, אני אומר עוד פעם, אני שוקל מאוד את צעדיי לגבי ההצבעה מחר בעניין הזה. מחכה לתשובות ומקווה לחזור עם בשורה. מכיוון שאתה - - - ותאחל לי שנצליח. אני מאחל לך בהצלחה. ומכיוון שאתה, בטח סביב השולחן הזה, מבין במשק הנוזלים והחלחול במשרד האוצר - - - מזכירים לי פה במערכת, באוזנייה, שהייתה קרן התחדשות עירונית. כן. הורדתם אותה. בקדנציה שעברה, הממשלה הקודמת הורידה אותה. נו, תחזירו אותה. אה, בסדר. העלנו את המס על הזה, עשיתם את זה בארבע דקות. על הכלים החד-פעמיים, אין בעיה, ארבע דקות. כמה אני יכול לפגוע בממשלה הקודמת.

לא, הדבר הראשון שעשיתם עשיתם. הנה, אנחנו כל כך גרועים - - - תודה רבה. אחד, ביטלתם את ההסכם עם חיזבאללה.

דבר שני, הורדתם את המס על החד-פעמי. לקחתם את המדינה שמדורגת מספר 1 בקטיעת גפיים ומה אמרתם? "בואו תאכלו סוכר". את זה אתם יודעים לעשות בעשרים דקות.

אבל הקרן להתחדשות עירונית, זה חמישה חודשים אחרי זה אתה מזכיר לי את זה. תודה רבה. טוב, תודה רבה לחבר הכנסת, נאור שירי. נאור, אנחנו נצביע עכשיו כקבוצה. כמקבץ. כמקבץ.

כמקבץ. על ההתחדשות העירונית. הסתייגויות "יש עתיד", כן. כן, אבל על ההתחדשות העירונית. כן, כן. רגע, אתה אחרי זה תדבר. אז רגע, אני רק אבהיר את נוהל ההצבעה. חברת הכנסת לזימי, את לא חברה בוועדה,

אני רק אבהיר את נוהל ההצבעה כשמצביעים על כל קבוצת ההסתייגויות בבת אחת. אם יהיה רוב לקבלת ההסתייגויות, אנחנו נעבור להצבעה אחת אחת כדי לדעת על איזו מהן יש רצון לקבל את ההסתייגות. אם ההצבעה היא נגד, כל ההסתייגויות נדחות.

הוא מסכים למקבץ אחד. עכשיו זה מקבץ אחד. במקרה הזה מקבץ אחד. אוקיי, אז אני מעלה להצבעה את הסתייגויות קבוצת "יש עתיד". מי בעד ההסתייגויות, ירים את ידו. הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, 0 ההסתייגויות לא התקבלו ההסתייגויות לא התקבלו. נעבור עכשיו - - - ואטורי, הייתי אומר שהפתעת אותי אבל לא הפתעת אותי. נעבור עכשיו להסתייגויות של? של "רע"מ",

אני, ברשותך, ארצה לעשות פתיח כללי קצר, ואני לא אקריא את הסעיפים אחד אחד, אני רק אדגיש שהסעיף השני - - - אני מבקש לא להפריע לווליד. יש לו מעמד מיוחד פה כיושב ראש הקודם.

אנחנו ביחד תכננו הפרעה עם נעמה ואני ואתה, אבל עכשיו אתה מפריע לי. יש כאן סכסוכים באופוזיציה, אני מזהה. מה, אתה מתכנן את ההפרעות בעוד מקומות? בגלל עודף סכסוכים אצלך אז אנחנו קצת - - - אתם מוכנים להפסיק לעזור לי? תודה. כן, אז אמרתי, אני אסתפק בלהתמקד קצת בסעיף השני והשלישי.

אבל, לפני זה אני אגיד כמה משפטים. איפה ארז? ארז אמר, בצדק כמובן, אמר שרוב המצביעים שלהם מגיעים מהפריפריה, ואכן רוב המצביעים שלהם בפריפריה, אבל אני רוצה לאכזב אותו. החוק הזה לא מיועד למצביעים שלו. והחוק הזה, יושב הראש, אני מדבר גם אליך.

החוק הזה גם לא יעזור לך לחיזוק מבנים. ואתה יודע את זה טוב מאוד. כי התחדשות עירונית, אנחנו עסקנו בהתחדשות עירונית והערבנו חוקים בשנה שעברה להתחדשות עירונית, עדיין ההיבט החזק ביותר שמנחה את ההיגיון של ההתחדשות העירונית הוא הכדאיות הכלכלית. וכאשר זה ההיבט היחיד שמנחה את השיקול והמדינה לא מוכנה להוציא מהכיס 100 שקל על הנושא הזה, אז כל הפריפריה היהודית והערבית היא מחוץ לתחום.

יושב הראש, בדרך כלל, חברי כנסת אוהבים לדבר ליושב הראש, אתה אף פעם לא מקשיב.

אתה כל הזמן מוסח. אני למדתי מהטוב ביותר שהיה פה. למדתי מהטוב ביותר. כן, בבקשה ווליד, אני איתך.

שאני לא רוצה לאכזב אותך אבל חיזוק מבנים לא קשור לחוק שאתה הולך להעביר עכשיו. כמו גם שהוא לא היה קשור לחוק שהעברנו שנה שעברה ועשינו בו המון שיפורים ממה שהיה לפני. הורדנו את אחוז המתנגדים וכו' וכו'. והעברנו חוק לחיזוק מבנים, שהוא החלופה של תמ"א 38, כי גם החוק הזה שאמור היה לעשות את העבודה של חיזוק מבנים, הוא עדיין לא עושה את זה העבודה. אז איך התחדשות עירונית תעשה את זה. אז אוקיי, בכל מקרה, איפה שיש כדאיות כלכלית, ויש במדינה, יש התחדשות עירונית וסחתיין ליזמים וסחתיין למי שעוסק בזה. בפריפריה נמשיך להסתכל עליהם ולומר "ואי איזה מבנה, איזה יופי", הכל בסדר. עכשיו, תומר, אני רוצה להתעסק בסעיפים.

כן, בסעיפים, בבקשה. לגבי סעיפים, הסעיפים השני והשלישי בסעיף השני כתוב "נציג הרשות", ומי זה נציג הרשות? מי ימנה אותו? מישהו יודע?

זה סעיף קטן (2)(ב)(א1), עמוד 3. הרשות הגדולה באותו זה, לדעתי. נציג, לא, מדובר בוועדה מרחבית. כן, אבל מי זה נציג הרשות? חבר הוועדה המרחבית שהוא נציג הרשות המקומית. מי זה נציג הרשות? מי מינה אותו? הוא חבר וועדה מרחבית. אז אני מציע שיבוא "באישור ראש הרשות".

נציג הרשות בוועדה המרחבית מתמנה על ידי, יש כל מיני מסלולי מינוי. אם זה שיש רשות גדולה או כשאין, מה שמינו לוועדה המרחבית. מי שמייצג - - - אבל מי יכול להחליט מי זה נציג הרשות? אלה הוראות של חוק התכנון והבנייה הרגילות.

בסדר תומר, אני מבין, אבל אתה יודע שזה בלה בלה. מי מחליט עליו? שוב, אני מסביר. יש שני מסלולים או שלושה מסלולים בחוק התכנון והבנייה, בני פה? נציגי הרשויות המקומיות בוועדות המרחביות מתמנים בכמה מסלולים. זה בסעיף 19 לחוק התכנון והבנייה, שמתייחס לוועדות מרחביות,

אם זה בוועדה מרחבית רגילה, המועצה ממנה, נכון? תעזרו לי, נציגי הממשלה. בני, יש לך תשובה? איך הנציגים בסעיף 19 מתמנים? אני אסביר. תום פישר, משרד המשפטים. אפשר רק לחזור על השאלה? השאלה היא איך מתמנים נציגים של הרשויות המקומיות בוועדות המרחביות. אמרתי שיש כמה מסלולים. כן, סעיף 19 - - - בהצעת החוק כתוב "נציג הרשות". מי זה נציג הרשות?

בוועדה המרחבית. אז אמרתי לו שיש כמה מסלולים למינוי נציגי הרשויות בוועדה המרחבית.

בסעיף 19 לחוק יש בעצם שלושה או ארבעה סוגים,

זהו, זה מה שאמרתי. יושב הראש עסוק שם, וכולם עסוקים. זה לא ענייני.

שאני אבין. של ההסכמה. ההסכמה של הרשות המקומית. הסכמה להכרזה. שכתוב שאם הנציג של הרשות המרחבית מתנגד אז. אוקיי, בסדר. בסעיף 19 לחוק, זה סעיף שמסדיר את הוועדה המרחבית,

אפשר להגיד שלושה סוגים. הסוג הרגיל, הנפוץ ביותר, שהרוב המוחץ של הוועדות המרחביות הוקמו לפיו, זה פסקה (א) שם, שיושב ראש שימנה שר האוצר ונציגי הרשויות המרחביות שממנה שר הפנים,

זה ההרכב של וועדה מרחבית. זה לפי הצעת המועצה?

הוא בוחר את הנציג, מי שהוא רוצה? זה נציגי הרשויות, יש - - - הוא שואל, חבר הכנסת טאהא, איך נבחר הנציג של הרשות המרחבית. ההסדרים האלה לא מוסדרים לגמרי בחוק.

יש נהלים, פונים לרשויות - - - אז זה לא בסדר שזה לא מוסדר.

אני מציע להוסיף "יבוא "באישור ראש הרשות"". שנייה. אנחנו מפנים לחבר בוועדה

והוא מסביר לך איך ממנים את החברים בוועדה המרחבית, אוקיי? פונה שר הפנים לרשות המקומית. אני מקריא את הסעיף ואני אגיד גם את הפרקטיקה. "7 חברים במרחב זיכיון מקומי שבו מספר הרשויות המרחביות עולה על 5, מספר חברים כמספר הרשויות המקומיות",

"שימנה שר הפנים מתוך רשימת אנשים שהמליצו עליהם הרשויות המרחביות בשים לב ככל האפשר למספר התושבים של כל אחת מהן, ובלבד שלכל רשות מרחבית יהיה נציג אחד לפחות ושלא יתמנה עובד" וכו' וכו'. והפרקטיקה?

לעתים יש יותר רשויות מרחביות ממה שכתוב בחוק, ואז פונים, וכמובן ממנים נציגים של הרשויות היותר גדולות ובשים לב לכל מיני קריטריונים וממלאי מקום. אבל, החוק מסדיר, הוא פונה לכל הרשויות המרחביות. הרשויות עצמן ממליצות על הנציגים שלהן בוועדה המרחבית, הכל בא לפני השר, ויש אמות מידה לפיהן. עוד פעם, הרשויות ממליצות על הנציגים? לא ידוע מי ממליץ. לא ידוע מי ממליץ. הרשויות. הרשות עצמה. הרשות המקומית עצמה. מי זה הרשות המקומית עצמה? הרשות המקומית שהיא חברה בוועדה המרחבית.

מי ברשות? מועצת הרשות המקוימת מתכנסת ומעבירה פרוטוקול.

ככה מופיע?

כתוב מועצת הרשות? נאור, היית ברשות. לא המלצתי אף פעם. בוועדה מרחבית - - - כי אתה לא וועדה מרחבית. לדעתי,

יש פה ניסוח שהוא כללי למדי, ואי אפשר להבין מזה. החוק לא מגדיר את זה טוב.

ההסתייגות השלישית שלי, על אותו נושא, אחרי המילים, בסעיף קטן (2)(ב)(א2), אחרי המילים "תידרש הסכמת הרשות המקומית", עוד פעם, מי זה הרשות המקומית ומי צריך לתת הסכמה? אז אמרתי שיבוא "הסכמת ראש הרשות". איפה? איזה סעיף? סעיף קטן (2)(ב), בעמוד 3. בעמוד 3. כשאתה כותב "רשות", למה אתה מתכוון?

אז הוא אומר ראש הרשות. זאת ההצעה שלו. הוא אומר, בסדר. זאת ההצעה שלו. זאת ההסתייגות שלו. זו ההסתייגות שלי, יעקב. כן, אוקיי, טוב.

בגלל שהפרעת לי בהנמקה, הפעם אני אעריך זמן בהנמקה הבאה. וכל פעם שאתה מפריע אני מוסיף. לא הפרעתי ולא מוסיף. אתה רוצה, תגיד מה שאתה רוצה, הכל בסדר. אתה מסכים להצבעה על כל ההסתייגויות כמקבץ? כן, כן. כן, אוקיי.

אני מעלה להצבעה את הסתייגויות של קבוצת "רע"מ". יש לך הסתייגות נכונה. אולי בגלל שציינתי שני סעיפים, תומר.

שני הסעיפים אנחנו מצביעים בנפרד. 2 ו-3. על 2 ו-3.

רגע, אז קודם כל על 1. על

קודם כל 1. קודם על 1. אני מעלה את הסתייגות מספר 1 של קבוצת "רע"מ". מי בעד ההסתייגות? הצבעה בעד, 5

7 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. עכשיו הסתייגות 2. הסתייגות מספק 2 ו-3,

2 ו-3 ביחד. נכון. ואז כל השאר ביחד. מי בעד ההסתייגויות שירים את ידו. הצבעה בעד, 5 נגד,

אתם לא מעוניינים שנדע מי נגד מי, מי ממנה מה? אבל אף אחד לא יודע מי ממנה. ההסתייגות לא התקבלה. 4 עד 8, כולל, אני מעלה. אתם לא רוצים רביזיה על זה? רביזיה על כולם.

אין על הכל.

זה מקבץ. מי בעד הרביזיות הנ"ל - - - לא רביזיות. הסתייגויות. מ-4 עד 8. מי בעד ההסתייגויות מ-4 עד 8,

של קבוצת "רע"מ", ירים את ידו. הצבעה בעד, 5 נגד, 7 נמנעים, 0 ההסתייגויות לא התקבלו. רביזיה.

על 4 עד 8, ו-2 ו-3, יש - - - זה צד שני של אותו מטבע. אותו דבר. אוקיי, הבא בתור. כן, קבוצת "חד"ש-תע"ל".

אני רוצה לנמק את ההסתייגויות שלנו, אבל אני רוצה להתחיל ברמה הכללית וגם עקרונית. לגבי השינוי המוצע, ואכן, נכנסתי וקראתי את זה, וזה יכול להיות דבר שהוא טוב במקומות שהוא יכול לקדם. לגבי החברה הערבית, יש לי הסתייגות לגבי ההתחדשות העירונית בכלל. האם היא יכולה להתאים לכפרים הערביים, במיוחד במוקדים המאוד וותיקים שהם כחלק מהישובים, במרכז הישובים, והיעדר תשתיות כמעט בכלל. מצב מאוד קשה. החסם השני, הוא הקרקע הפרטית שקיימת בתוך היישובים הערביים, לגבי ההתחדשות העירונית בכלל. ולכן, גם הצלחתי ללמוד מזה שזה שם נרדף לפינוי בינוי, התחדשות עירונית, שיכולה גם לעזור ליישובים באזורים הוותיקים, ולחדש אותם. אבל אני בא ממקום, מה לעשות, מהנגב, וכל הנושא של פינוי בינוי הוא לא קיים. יש את החלק הראשון, שהוא החלק של הפינוי, שהרבה יישובים לא מוכרים. הרבה יישובים לא מוכרים באוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב, שקיימים לפני שנת 1948, ומשום מה, עד היום, המדינה לא הכירה בהם.

אני אזכיר, 4 יישובים שיש סכנת פינוי מרחפת עליהם. זה נמצא בבתי משפט. זה מאות תושבים בכל יישוב, שיש סכנת פינוי ואין אפשרות לבינוי, ליישובים האלה, בתוך היישובים שלהם, ויש סכנה אמיתית על 10,000 או 12,000 תושבים באל-פורעה וזערורה, במיוחד לאור ההחלטה במשרד הכלכלה לחדש את מחירי הפוספטים בבריר, על היישובים האלה. ביישובים האלה, איפה שהם מנסים לחדש את שדה בריר מחירי הפוספטים, יש שם 10,000 או 12,000 תושבים, בשני הכפרים האלה, שרוצים לפנות אותם משם.

אני לא יכול להתחבר לכותרת וההצעה המוצעת כאן. כי היא לא יכולה לשרת את האוכלוסייה שממנה אני באתי. אני רוצה, בהקשר הזה, לראייה הכללית, ואיך אנחנו מסתכלים על הדברים, היום היה דיון בוועדת החינוך על תופעת הנשירה בחברה הערבית הבדואית בנגב. ונתונים שמרכז המרכז בכנסת הביא אותם, שכל ילד חמישי במערכת החינוך הערבית-הבדואית בנגב, הוא נמצא מחוץ למערכת. ולצערי, בדיון שהתקיים שם, אף חבר וועדה, לא מהקואליציה ולא מהאופוזיציה, השתתף בדיון. ולכן, כשבאים דברים כאלה, אני, קשה לי להתחבר. ואני רוצה, לגבי הכפרים הלא מוכרים בנגב, ולגבי התוכניות שגם מאשרים אותן בחקיקה, ואני רוצה להזכיר שגם שנים וגם עכשיו, יש את התוכנית של "בנה ביתך" בחברה הישראלית. אתם יודעים מה קיים בנגב היום? בחודשים האחרונים כמעט אלף צווי הריסה, ומאות אנשים נאלצים להרוס את הבית שלהם, היום, בכוחות עצמם, תחת הצווים האלה. תודה רבה. עכשיו הצבעות. רגע, חבר הכנסת עטאונה, מקשה אחת? כן. אוקיי, אנחנו מצביעים על הסתייגויות 1 עד 25. רגע,

אני לא מצביע עד שקרויזר חוזר. לא, אתה חייב להצביע עכשיו.

בסדר. טוב, מצביעים. מצביעים על הסתייגויות 1 עד 25. הסתייגויות 1 עד 25, של קבוצת "חד"ש-תע"ל", מי בעד? הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, 0 ההסתייגויות לא התקבלו. [היו"ר יעקב אשר]

יוליה, בבקשה. רגע, את מבקשת לנמק את כל ההסתייגויות יחד? לא, אבל אני רוצה לשאול את חברי הוועדה. טיפ ממני, זה יעצבן הרבה אנשים. חברת הכנסת מלינובסקי מבקשת לנמק את כל ההסתייגויות כמקשה אחת? אנחנו מדברים עכשיו על החלק של התחדשות עירונית, נכון?

אני, כן, יש לי סך הכל פה 15 הסתייגויות, אני אנמק את זה במקשה אחת.

כן, מקשה אחת.

כן, אבל אני לא יכולה - - - בהצלחה שיהיה לך.

אצלי יש 20? 15? כמה יש? 20. אוקיי, בבקשה, התחילי את נימוקייך. סליחה, כן, 20. סליחה. טוב. תראו, הנושא של התחדשות עירונית הוא נושא מאוד קרוב לליבי. גם כחברת מועצה בחולון, אני נלחמתי בזמנו עם ראש העיר שלי כדי לקדם התחדשות עירונית. לצערי הרב, במקרה שלי ובעיר שלי, ראש העיר לא היה מעוניין בכך, ולצערי גם עד עכשיו הוא גם כן לא כל כך מעוניין בטענות כאלה ואחרות. עוד מעט יהיו בחירות, זה בסדר. אין פתרון אחר. רוב הבניינים בארץ נבנו עד שנות השמונים. זה אומר שזה גם, לפי הפרמטרים, לפי הסטנדרט, לא מתאים לנושא הבטחוני כי אין שם ממ"דים וחדרי בטחון, וגם מבחינת רעידות אדמה הם לא עומדים בתקן. ולכולנו ברור שנושא רעידת אדמה זה רק עניין של זמן. זה לא שאלה של האם, זו שאלה של מתי. וזה יקרה. וברור שכל מה שהבניינים האלה, הם כבר לא עומדים בסטנדרט של היום. זה גם איכות חיים. יש שם הרבה בעיות עם צנרות, יש שם בעיות עם היסודות וכן הלאה וכן הלאה. המדינה לא נותנת מספיק תמריצים להתחדשות עירונית. אם עדיין, במרכז הארץ, נושא של התחדשות עירונית, בגלל כדאיות כלכלית איכשהו זז ואיכשהו קורה, למרות התנגדויות ולמרות הבעיות ולמרות שראשי רשויות לא כל כך מעוניינים, בפריפריה חברתית, בגלל מחירי הנדל"ן, זה בגלל לא כדאי כלכלית. אי אפשר להפיל את העסק הזה על היזמים,

אלא המדינה חייבת להתכנס. במיוחד באזורים כמו צפון ודרום, שהנושא, הפן הבטחוני, במיוחד היום, הוא ברור לכולנו. הוא ברור לכולנו שחדר הבטחון בדירה, זה משהו שנותן איכשהו הרגשת בטחון לתושביה. ולעומת זאת, מדינה שכן כבר משקיעה כסף בנושא של החיזוק של המבנים, מדינה דווקא מקצצת. אנחנו, בזמננו תקצבנו את זה בחמישה מיליארד שקל, ובאה ממשלה חדשה וקיצצה את זה.

היום זה קורה לנו בדרום. הנושא של הצפון לא נעלם. הנושא של ההתחדשות העירונית וחיזוק מבנים, יש בו עניין בטחוני ממדרגה ראשונה. כי בסוף זה מה שמציל אותם בכל המלחמות, וזה נותן לנו את ההרגשה,

שאנחנו מוגנים בבית או במרחב ציבורי. אני לא חושבת שהצעת החוק הזאת נותנת פתרונות באופן מלא. יש בה מלא חורים.

לא נותנת פתרונות בכלל.

יש בה מלא חורים. אני רק יכולה לספר אנקדוטה קטנה שלי, ואולי אנשי מקצועי שיושבים פה, לתשומת ליבכם. אמא שלי גרה בחולון בבניין מעל 60, בני 60, הוא כבר יותר מ-60. זה מתחם של 6 בניינים, זה גוש אחד. הם מתחננים להתחדשות עירונית, הריסה ובנייה, כי אין שם חיזוק מבנים כי אלה בנייני הקרוואנים. עיריית חולון, משום מה, לא מאפשרת להם, בשטח הגדול הזה והיפה, לבנות בניינים גבוהים ומתעקשת שזו תהיה בנייה נמוכה. במקום לפזר בניינים גבוהים עם תשתיות, עם גינה, עם מרחב ציבורי פתוח ויפה, דווקא רוצים שזה יהיה צפוף, שאנשים יראו מה השכן עושה בסלון מחדר השינה שלהם.

זה בניגוד לכל תפיסת העולם החדשנית עכשיו. זה בניגוד לרצון התושבים. כי התושבים רוצים שזה יראה נורמלי ושתהיה איכות חיים טובה. ודווקא עיריית חולון עומדת על שלה וזה מאוד מצער אותי. ועוד אנקדוטה קטנה, אני חייה בעמי, מה שנקרא. אני לא יושבת במשרדים, אני לא מתעסקת עם התיאוריות. אמא שלי רצתה לממש את הזכויות שלה בתוספת 40 מטרים לדירה שלה. מותר. כל השכנים כבר עשו את זה. תהיו איתי אנשי המקצוע, יעקב תהיה איתי. בניין בני 60, 40 מטר תוספת בנייה, כל השכנים כבר מימשו את הזכות הזאת, ואמא שלי גם כן החליטה שהיא רוצה היתר בנייה. תקשיבו.

כבר שנה שאנחנו בסיפור הזה. זה תוספת 40 מטר, זה לא חורג מזכויות בנייה, זה לא חורג מקו בניין, זה כבר כל השכנים בנו, זה ויה-דולורוזה. מה התברר? היא חתמה כבר לכל השכנים בזמנו לבנות, אבל עכשיו, כשהיא רצתה לעשות היתר בנייה, היא הייתה צריכה להחתים את כל השכנים בחזרה. ואלה שלא חתמו לה, שהם אגב בנו בעצם, אבל מסיבותיהם לא חתמו, הייתה צריכה לשלוח להם מכתבים ולהוציא פרק כתובות וזה, דרך משרד הפנים ולשלם לזה כסף. ועם השליח, אתם גם דורשים שזה גם יהיה עם שליח. אתם שומעים אותי? זה לא תיאוריה, זה לא חוקים, זה פרקטיקה. זה מה שקורה בפועל. לא יודעת מה יש, בפועל, כשהיא רצתה לעשות היתר בנייה, דרשו ממנה להחתים את כל השכנים, 51%, לא זוכרת כבר איזה, אני בעצמי פשוט עזרתי לה לעשות את זה.

אלא שלא חתמו, היינו צריכים לשלוח להם מכתבים, להוציא פרק כתובות ממשרד הפנים, לשלם אגרה למשרד הפנים, לשלוח עם חברת שליחים עם חתימה. תקשיבו, תוספת 40 מטר לדירה שהיא סך הכל 60 מטר, בבניין של 60 שנה, שכבר כל השכנים מימשו את הזכות הזאת, כבר שנה - - - עם שכנים כאלה הייתי עובר דירה. תקשיב. הלוואי שיהיה לך את הכסף לעבור דירה, בסדר? לא כולם. אני יודע מה היא באה להגיד. מה? מתחיל במשהו במושב השר.

אתה יודע מה? אני מאוד, אני לא הולכת נגד אנשים שיש להם. בברכה ובבריאות. אבל קצת עם הרגליים על הקרקע, מה שנקרא.

אז אנחנו פה יכולים, ואני מברכת את יושב הראש. אני יודעת שהוא עושה.

אחרי שביום רביעי האחרון, בהצעת החוק של שר המשפטים, עלה ועשה נאום שלם, עד כמה אני מקצועית, חכמה, יפה, וכאלה - - - מי נתן נאום כזה? איך הוא מברך אותי ומכבד אותי, אז כבר שום דבר לא,

זה בסדר, גם אתה יכול לספוג. הכל טוב. אז חברים - - - משפט סיום. כן, אני מסיימת. אני יודעת שהוא גם כאיש מקצועי, גם כראש עיר, גם שמבין בתחום, בין הבודדים שבאמת מבין בתחום, ניסה לעשות פה עבודה טובה. עשה עבודה טובה.

והוא עושה עבודה טובה. אבל, לדעתי, יעקב, אנחנו חייבים לשנות תפיסה. אתה יודע מה? לפעמים צריך להרוס הכל ולבנות מחדש. כי יש לי הרגשה שעם כל החוקים האלה, שאחר כך כל אחד מפרשן אותו, כל עירייה, כל מומחה, כל זה, זה פשוט סיוט.

אני רוצה לומר לך גבירתי, ואולי בהזדמנות הזאת גם לבשר לך, וזו לא בשורה רק שלי, אלא כמובן מינהל, שאני לא אתבלבל עוד פעם עם מטה התכנון. יותר מידי. יותר מידי מטות. מינהל התכנון והמטה, ויושב ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה החדש, נתן אלנתן, שהוא אגב איש מקצוע מצוין. בתיאום איתנו.

בדיוק הגעתי לנקודה בהמשך למה שאמרת בסיום דברייך.

אני רק רוצה לומר לך, יש החלטה של מינהל התכנון ויושב ראש המועצה הארצית בתיאום איתנו גם כן,

נכון, בני? כן. זה פשוט לעשות מחדש את כל חוק תכנון ובנייה, שבנוי על דברים מנדטוריים. טלאי על טלאי על טלאי.

כי זה משאבי זמן שכנראה

הרבה זמן. אני לוקחת - - - רגע, את לא לוקחת עוד שום דבר,

אני אקח, אתה פה. יוליה, את לא לוקחת כלום.

אני איתך ביחד. רגע, אני הבנתי. את מכירה את ההומור שלי, נכון? אני בא ואומר שאני רואה בזה אתגר. אני חשוב שזה יהיה אתגר אדיר פעם אחת ולתמיד להתאים את זה למציאות, שיתכתב עם המציאות, שיהיה זה. זה החלום של אנשי המקצועי המצוינים שיש במינהל התכנון. וזה זמן במאת לשבח אותם גם על העבודה שהייתה כאן. אנחנו השבחנו את החוקים שהגיעו לפה. החוק היום שאת תצביעי נגד, ואני מבין אותך כי גם אני הייתי עושה ככה אם אני הייתי באופוזיציה, הם באמת השתבחו, אבל יש צורך לעשות ריענון מחדש.

של כל חוקי התכנון והבנייה. אנחנו נכנסים לעניין הזה. אני משבח את משרד הפנים והעומד בראשו, את מינהל התכנון ואת המועצה הארצית, יושב ראש המועצה הארצית, שאנחנו נכנסים לתהליך הזה, בעזרת השם, בקרוב. אנחנו נתחיל, יושבים כבר.

עכשיו, זה לא בקרוב מאוד מאוד מאוד, צריך להבין.

עבודה רצינית מאוד.

יכול להיות שאנחנו נעשה את זה, נעשה את זה בשלבים. תבטיח לי שאני אשב בכיסא ואתה פה, אנחנו נעבוד ביחד. קשה לי פוליטית להבטיח לך שאת תשבי בכיסא הזה. לא, בסדר.

קשה עד בלתי אפשרי. אם וכאשר. נשתף על זה פעולה.

אבל משפט אחרון לבני. משפט סיום, כן בבקשה.

אנשי המקצועי, בני, הרשות להתחדשות עירונית. כשאתם עובדים וכותבים דברים, תמיד קחו בחשבון שבקצה יש אזרח. שהוא איכשהו צריך להתמודד עם זה.

הם, זה משהו אחר. זה כמו שאתה מדבר עם רופא, אתה מבין "שלום ולהתראות", זה פחות או יותר חוקי תכנון ובנייה.

אני באופן אישי ואמא שלי, צריכות לקחת מישהו, לשלם הרבה מאוד כסף כדי שהוא יעשה את כל העבודה. למרות שזה דבר פשוט, אתה יודע, בנושא תכנון ובנייה תוספת 40 מטר זה צריך להיות כזה על הרגיל. יוליה, זה משפט סיום הכי ארוך שהיה לי בוועדה.

תמיד תזכרו, אגב, כל אנשי המקצועי, תמיד תיזכרו שבקצה יש אזרח שצריך להתמודד עם - - - עם ההשלכות. לא, עם השפה שלכם, עם חוט המחשבה שלכם. ובסוף,

תמיד יש איזה מישהו, כמו שקרה לנו, שהרוויח על זה הרבה מאוד כסף כי האזרח לא מסוגל להתמודד עם זה גם אם זה הכי פשוט שבעולם.

חברת הכנסת, מלינובסקי, תודה רבה. את מסכימה שההצבעה תהיה,

היא כבר הסכימה,

אני מעלה את ההסתייגויות של קבוצת "ישראל ביתנו" מ-1 עד 20, כולל, להצבעה. מי בעד ההסתייגויות שירים את ידו. הצבעה בעד, 7 נגד, 8 נמנעים, 0 ההסתייגויות, אם כך, לא התקבלו. אנחנו עוברים לקבוצת "המחנה הממלכתי". ואנחנו נעבור לקבוצת "המחנה הממלכתי". האם אתה מבקש לנמק אחד אחד או? בינתיים בנפרד כל אחת ואז נגיע ונראה.

אבל השאלה האם זה אחד לאחד, אז זה אומר דקה וחצי לכל אחד.

אבל, עוד לפני שאני אכנס, בסדר. אוקיי, זה המקסימום.

רק לפני שנתחיל עם זה, שתי הערות שאני לא אשכח.

זה כמובן, אני מבקש - - - זה בדקה וחצי של הראשון. לא, לא, זה לא קשור. אה, אוקיי, טוב, זה בחוץ. נו, קיבלתם. בקשת רביזיות על כל ההצבעות שהיו בינתיים. זה לא היה לי ספק, רק שאלתי מתי תיזכר בזה.

ודבר יותר משמעותי, יש לי בקשה לשני נושאים חדשים בפרק הזה. קודם כל, לגבי סעיף (1)(א), סעיף שדווקא נידון פה בהרחבה, ניסיתי לשכנע אתכם להוריד אותו,

הסוגייה של המרות על הממונה, כן? היה פה דיון ארוך באירוע הזה, אז אני מבקש לראות בו נושא חדש.

(1)(א) קטן. אה, למרות כל דין משהו. לא, המרות הזאת. אנחנו בילינו על זה פ השעה, קיוויתי ששכנעתי אתכם להוריד את זה. לא הורדתם, זה לא היה. לא שכנעת בזה.

זה לא היה בקריאה ראשונה,

כל הנושא הזה של המרות. ולכן, אני מבקש לראות בו נושא חדש. יכול להיות שבעתיד יושב הראש, יש לו כוח מאגי, אולי הוא ישכנע אותי להוריד את הבקשה הזאת.

אבל נכון לעכשיו זאת הבקשה.

לגבי הסעיף הזה. והבקשה שנייה, לראות נושא חדש - - - איך אני אוהב את אלקין, זה מדהים. זה משהו. אני עד רגע זה לא מופתע. הלאה. אני לא התחייבתי להפתיע. זה, בן אדם חכם זה כבר משהו. הלאה.

עכשיו, לגבי הסעיף, התוספות שבאו ב-60(2)(א)(3), וסעיף 60א(3), גם הם בעיני נושאים חדשים. זה חטיבה אחת שמגיעה בו בסוף החקיקה. אז תרצו בזה כמה בקשות, בקשה אחת זה לשיקולכם, כי זה רצוף פה. אתה רוצה להקריא עוד פעם לטובת היועצת המשפטית, שתרשום את זה? 60(2)(א), 60(3) - חובת גילוי ושקיפות. ובסעיף 60א, זה הסעיף של התחילות, כן? יש סעיף (3) קטן, שהוא פחות מתעסק עם התחילות אלא מחריג פה נושא מסוים מתוך החוק. שגם זה לא היה בנוסח של הקריאה הראשונה.

אז זה קודם כל, כמובן, במסלול הרלוונטי, במידה ויושב הראש לא יצליח לשכנע אותי. ועכשיו אני עובר - - - יושב הראש הבין.

ועכשיו אני עובר להסתייגויות שהן בחלקן טכניות. אני אתחיל עם הסתייגויות לסעיף 56. אתה אומר עכשיו את הסתייגות מספר 1? הסתייגות מספר 1. אגב, פה אני דווקא מבקש טיפה לשנות את הניסוח של מה שרשמנו, אבל זה תלוי בכם, כי הגשנו את זה ככה. ובמקום ההחלפה של "בהחלטה בפעולתו", לבקש פשוט למחוק את כל הסעיף הזה. שמה? היועצת המשפטית שמעה אותי.

זה הסתייגות אחרת, אתה לא יכול.

אם ככה, אני מוותר על ההסתייגות הזאת. אתה מוותר על ההסתייגות הזאת. תראה איך אני נדיב, אדוני יושב הראש. אתה מדבר עכשיו על חשבון הזמן של ההסתייגות השנייה. לא, לא, לא. כי הורדת את זאת. גם אני מחזיק ראש. לא חכם, אבל מחזיק ראש.

הלאה.

בהסתייגות מספר 2, היא עדיין לסעיף הקטן הזה, של (1)(א), אנחנו מבקשים להוסיף בסופו "לאור רגישות תפקידו של הממונה כמפורט בסעיף זה", הרי רוצים פה ממש לחזק את מרותו של הממונה ולהדגיש את זה. דיברנו על זה בהרחבה. אז בהמשך של ההסתייגות "הממונה יתעד את הפניות, ההחלטות והנימוקים להחלטותיו בכתב בכדי שיהיה שקופות לכל הצדדים המעורבים בעסקה לפי חוק זה.". אם כבר רוצים - - - מי בעד? אה, אתם מצביעים אחת אחת? בסדר. מצוין. מי בעד הסתייגות מספר 2? הצבעה בעד, 4 נגד, 7 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 3. כמובן, בקשה רביזיה גם על זה. אמרת כבר על הכל. לא, אני אמרתי אחורה על כל מה שהיה עד עכשיו. עכשיו אנחנו מתעסקים קדימה. עכשיו, בהסתייגות מספר 3, בסעיף 56(1)(א)(1), אותו סעיף עדיין, אנחנו מבקשים להוסיף בסוף "יתאפשר לצדדים המעורבים בעסקה לפי חוק זה לבקש את האסמכתאות בכתב לפניות, ההחלטות והנימוקים של הממונה.". שוב, בשל אותה רגישות שהודגשה בעניין הזה.

מי בעד ההסתייגות מספר 3 שירים את ידו. הצבעה בעד, 6 נגד, 8 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 4. בקשת רביזיה, כמובן. הסתייגות מספר 4. הסתייגות מספר 4 עדיין עוסקת בסעיף הזה, הסעיף הזה משך את תשומת ליבי במיוחד תומר, כמו שהבנת עוד בדיון הקודם שהיה פה. אנחנו מבקשים פה להוסיף "על הממונה להיעתר לבקשות הצדדים המעורבים בעסקה לפי חוק זה המבקשים לקבל האסמכתאות בכתב לפניות, ההחלטות והנימוקים של הממונה תוך 7 ימים לכל המאוחר.". מי בעד הסתייגות מספר 4, שירים את ידו. הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, 0 הלאה. ההסתייגות לא התקבלה. אוקיי, רביזיה. בקשת רביזיה. הסתייגות 5. הסתייגות 5. היא כבר ממשיכה הלאה. פה היא, ההסתייגות שלנו היא טכנית, היא מציעה להחזיר את הניסוח שהיה בקריאה הראשונה, להוסיף גם את המילה "בוטלה". מי בעד הסתייגות מספר 5? הצבעה בעד, 6 נגד, 8 נמנעים, 0 הלאה. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 6. אוקיי, הסתייגות מספר 6, גם היא מתייחסת לאותו מקום, איפה שההסתייגות הקודמת. זה סעיף 56(1), מתייחס לחלק של (7)(א). ההצעה שלנו פה היא לצמצם את לוחות הזמנים מ-45 יום ל-30 יום. מי בעד הסתייגות מספר 6 שירים את ידו. הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, 0 הסתייגות מספר 6 לא התקבלה. עוברים להסתייגות מספר 7. כן.

רביזיה על 5 ו-6. אוקיי. יש רביזיה על הכל. אתה לא צריך להגיד. כן, למה אתה אומר את זה כל פעם. תגיד אחרי זה רביזיה על הכל. לא, זה לא רביזיה על הכל. זה רביזיות על הכל, זה כל רביזיה כזאת, גם אותה צריך לנמק וכו'.

7. הסתייגות מספר 7, מי בעד? לא, עוד לא נימקתי. נו, תנמק. כרגע ארז ביקש ממני להסביר למה אני מבקש רביזיה על כל דבר בנפרד ולא רביזיה אחת על הכל. אז הסברתי לו. אוקיי. אז הסברתי שאחר כך, כל רביזיה, גם אותה צריך לנמק. אבל, דבר אחד שתדע, ארז לומד מהר אבל.

לומד מהר הבחור.

כן. אתה מעוניין לנמק?

אז אנחנו עדיין בהסתייגות מספר 7. מה שאנחנו מבקשים פה זה להוסיף אחרי המילים "מיום שהומצא", להוסיף "בכתב". מי בעד הסתייגות מספר 7? הצבעה בעד, 6 נגד,

0 ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 8 בבקשה. רביזיה,

על 7. הסתייגות מספר 8. היא מתייחסת לסעיף, אנחנו כבר מתקדמים בחוק, זה עדיין בתוך 56(1)(7)(ב)(1), ובוא ייכתב, כן? "על הממונה להשלים את בירורו לפי סעיף קטן זה בתוך 60 ימים מהגשת הפנייה". מי בעד הסתייגויות מספר 8? תעשה לי טובה, תגיד את הרביזיה כשתסיים את הכל. ברור, כי אני אשכח.

6 נגד,

0 ההסתייגות לא התקבלה. עוברים להסתייגות מספר 9. כמובן, רביזיה להסתייגות 8. אני מגן על זכותה של לאה לספירה הוגנת. ואטורי, נו. לא, אני אומר לואטורי שישב. את לא צריכה לנחש איפה הוא. זאב, הלאה. הסתייגות מספר 9. כן. הסתייגות מספר 9 מתייחסת עדיין לסעיף 56(1)(7)(א)(ג), ובו ייכתב "בחלוף מועד המצוין בסעיף קטן (א), ישלח הממונה לרשם והצדדים המעורבים בעסקה הודעה בכתב כי עילת הערה שנרשמה לגבי העסקה בטלה". מי בעד הסתייגות מספר 9 שירים את ידו. הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים, 0 מצטער אלקין, לא שכנעת אותי. לא הולך לי היום. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 10. רביזיה על ההסתייגות. את ההסתייגות - - - לא, את הרביזיה. הוא אמר שאת הרביזיה הוא רוצה לנמק. תתווכחו על הרביזיה בינכם. זאב, 10. לא, יש לי חבר לסיעה, חשבתי שהוא מבקש לנמק את הסתייגות 10. אתה רוצה שאני אנמק לך את כל ההסתייגויות? אם אתה לא מנמק אז אני מצביע, נו. אתה מנמק? נו.

הסתייגות מספר 10 מתייחסת לסעיף קטן (ד), ואנחנו מבקשים שייכתב בו כך: "יתקיימו התנאים שבסעיף קטן (א) חובה על המפקח כמשמעותו בחוק המקרקעין 1969 להורות לרשם למחוק את ההערה. הורה מפקח כאמור, יפעל הרשם כאמור בסעיף 132א(2) לחוק המקרקעין.". מי בעד הסתייגות מספר 10, שירים את ידו. הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 11. יש לי הצעה לסדר הדיון. לא, לא עכשיו. לא באמצע ההצבעה, אסור באמצע. בוא אליי לאוזן. כל פעם שתגיד רביזיה, אנחנו נחשיב את זה כהסתייגות.

אז על 10 גם רביזיה. אני עובר להסתייגות מספר 11. פה זה מתייחס עדיין בתוך אותו סעיף ל-(ה) קטן, ובו ייכתב "הוראות המפקח לרשם יועברו בכתב גם על הממונה והצדדים המעורבים בעסקה". מי בעד? שירים את ידו?

ההסתייגות. הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 12. כמובן רביזיה עליה. הסתייגות מספר 12. קרויזר לא מצביע. מי לא מצביע? אוקיי, אוקיי. רגע. ואטורי, אתה מצביע?

הלאה. נו. הסתייגות מספר 12 עדיין מתייחסת לאותו סעיף קטן (ה). ובוא ייכתב "סיכום של כמויות הפניות למחיקת הערות לפי סעיף זה, כמו גם פילוח תשובות הממונה לגביהן וזמני ביצוע המחיקות, ידווחו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בכתב מידי חצי שנה.". רוח ההסתייגות הובנה. מי בעד שירים את ידו? הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. כמובן, רביזיה גם על זה. הסתייגות מספר 13. הסתייגות מספר 13 מציעה למחוק את סעיף 56(2). מי בעד? הצבעה בעד, 5 נגד, 7 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. כמובן, רביזיה גם על זה. הסתייגות מספר 14. הסתייגות מספר 14 מתייחסת לסעיף 56(2)(ב)(2) להצעת החוק. במקום המילים "גם בלא הסכמת הרשות - - - הבנתי.

רגע, לא סיימתי. תמשיך. זה היה כל כך משכנע בחלק הזה. אני הבנתי. כן. ייכתב כך "גם בלא הרשות המקומית ובלבד שהכרזה לפי סעיף קטן זה תבוצע על לא יותר מארבעה שטחים בשנה". מי שבעד ההסתייגות שירים את ידו. הצבעה בעד, 4 נגד, 6 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 15. כמובן רביזיה. בזה הסתיימו ההסתייגות לסעיף 56. עכשיו התחילו הסתייגויות לסעיף 58. עכשיו,

בהסתייגות מספר 15, בסעיף 58(1)(ב), אנחנו מבקשים במקום 2/5 לרשום שלושים אחוזים. מי בעד ההסתייגות? הצבעה בעד, 4 נגד, 6 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. 16. כמובן, רביזיה. הסתייגות 16. כמובן.

הסתייגות 16, כנ"ל, רק בסעיף קטן (ג). מי בעד? הצבעה בעד, 4 נגד, 6 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 17. הסתייגות מספר 17. בסעיף קטן (ו). 58(2)(ו), אנחנו מבקשים לאחר המילים "שר המשפטים" להוסיף "ובהסכמת שר הבינוי והשיכון". מי בעד ההסתייגות? הצבעה בעד, 4 נגד, 6 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 18. כמובן, רביזיה על 15, 16 ו-17. עכשיו הגענו ל-18. זה לסעיף 59. פה אנחנו מציעים, פה ההסתייגות מציעה בסעיף 59(2) במקום שלושים אחוזים לכתוב 25 אחוזים. מי בעד ההסתייגות? שירים את ידו. הצבעה בעד, 4 נגד, 6 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות מספר 19. בהסתייגות מספר 19 אנחנו מציעים בסעיף 59(2) לחוק, להוסיף בסוף "לאחר שמוצו מעל כל ספק סביר הניסיונות להחתמת שער בעלי דירות בבית המשותף על העסקה כאמור.". מי בעד ההסתייגות שירים את ידו.

0 ההסתייגות לא התקלה. הסתייגות מספר 20. עכשיו, על ההסתייגויות מ-20 ל-30,

אני מבקש, אני יכול לוותר על ההנמקה, אני מבקש רק להצביע על כל אחד בנפרד, ואני אגיד רביזיה על כל אחת מהן בנפרד.

הסתייגות מספר 20. מי בעד? הצבעה בעד, 4 נגד, 6 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. כמובן, רביזיה. הסתייגות מספר 21. לא, הצבעה בנפרד על כל הסתייגות, כדי שיהיה רביזיה גם בנפרד.

היועץ המשפטי לא שמע אותך בדיוק בקטע הזה. רגע, אתה רוצה להמשיך אחת אחת עכשיו?

לא, אני מוותר על זמן הנמקה.

אני מוותר על הנמקה, אבל אני מבקש להצביע על כל אחת בנפרד. בלי הנמקה, הצבעה אחת אחת.

זה אלקין במיטבו חברים. הכל טוב. הכל בסדר. אז הסתייגות מספר 21. הסתייגות מספר 21 מי בעד? הצבעה בעד, 3 נגד, 7 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. רביזיה.

מספר 22. הסתייגות מספר 22. מי בעד? הצבעה בעד, 4 נגד, 6 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. רביזיה. הסתייגות מספר 23. מי בעד? הצבעה בעד, 3 נגד, 6 נמנעים,

רביזיה על 23. הסתייגות מספר 24. מי

מי בעד? הצבעה בעד, 4 נגד, 7 נמנעים, 0 ההסתייגות לא התקבלה. רביזיה. אוקיי. אז אנחנו, מכיוון שיש נושא חדש. בגלל שיש בקשה לנושא חדש. אנחנו לא נוכל להצביע על סעיפי החוק, ולכן אנחנו בעצם נסיים את הדיון כאן. בכל מקרה, עד הרביזיות לא היית יכול. לא - - - לא, היה יכול. התנאי של זה, מאפשרים. כן, היה יכול.

אתה לא קובע דיון לרביזיות?

אפשר לקבוע דיון לרביזיות? לא, דיון על רביזיות חצי שעה על כל הרביזיות.

לא, אין הצבעה, לא הייתה הצבעה על הסעיפים. לא קשור. על הרביזיות של ההסתייגויות. אני מציע, אדוני יושב הראש - - - רגע, רגע. על הרביזיות של ההסתייגויות, למה לא? על כל הרביזיות של ההסתייגויות - - - היועץ המשפטי יבדוק את זה. לא, הוא יכול. אני מציע לא לעשות את זה עוד חצי שעה, אם אדוני לא רוצה שאני אנמק בנפרד את כל הרביזיות, אלא טיפה יותר מאוחר. ברביזיות אין זכות לנמק - - - את מה לא לעשות חצי שעה?

כשאתה זוכר את הוויכוח בארבע בבוקר - - - כן, נדבר על זה. (הישיבה נפסקה בשעה 20:19 ונתחדשה בשעה 21:18.) אנחנו עכשיו, יש הצבעות עכשיו. אתה מוריד את הנושא החדש? כן, כן.

רביזיות, מצביעים על החוק. אני גם מוריד את הרביזיות.

תן לי, ברגע שתגיד לי, אני אגיד לפרוטוקול.

כולם? אוקיי. אני פותח מחדש את

כזכור, הצבענו על ההסתייגויות. הייתה בקשה לשני נושאים חדשים ורביזיות. שם אנחנו אוחזים. חבר הכנסת, אלקין, מבקש את רשות הדיבור.

תודה רבה, אדוני יושב הראש. אני רוצה לעדכן את חברי הוועדה שניצלנו את ההפסקה הזאת כדי לקיים הידברות בין אופוזיציה לקואליציה סביב כל הפרקים של חוק ההסדרים שלמעשה התחלנו עכשיו את תהליך ההצבעה עליהן בוועדת הפנים. זו, הרי הישיבה הראשונה. נכון. ויימשכו עוד,

מחר ואולי מחרתיים, את כל הפרקים הרלוונטיים. פונקציית המטרה שלנו כאופוזיציה הייתה כמו גישה כוללת שלנו לחוק ההסדרים, שאנחנו חושבים שחוקים כל כך כבדים ומשמעותיים, נכון לדון עליהם כחוקים נפרדים כמה שיותר ולא כחלק מחבילה אחת. אגב, זו הייתה ההשקפה שלי לפני שנה וחצי. התחלפנו.

כמה פיצלתם אז? את ההישגים של זאב, אני לא יכול לקחת. לא, לא. אנחנו לא מתחרים באף אחד. ולכן, אגב, בזה שאנחנו רוצים לפצל סעיפים אין שום אמירה לגבי התנגדות לתוכן,

יש שם דברים נכונים וראויים, אבל צריך לדון בהם בצורה מסודרת, כחקיקה נפרדת ובלי לחץ של סד הזמנים של חוק ההסדרים. והגענו להבנה, ואני רוצה להודות לך, אדוני יושב הראש, גם לך וגם ליושב ראש הקואליציה שמעורב בשיח הזה. הגענו להבנה ששלושה סעיפים משמעותיים שצריך באמת לשבת עליהם בצורה יותר רצינית, ולא נספיק לדון בהם כהוגן עד לסיום הדיונים בחוק ההסדרים, יפוצלו בהסכמה מחוק ההסדרים. הדיון אחר כך יימשך פה,

בוועדה בלוח הזמנים שהממשלה תסכם מול אדוני, מבחינת סדרי עדיפויות. מדובר על שלושת הנושאים הבאים על יועצים סביבתיים, שזה נושא כבד ומורכב, ובוודאי אסור לרוץ בו מהר כי יכולה לצאת תקלה מזה. הנושא השני זה מתקני חלוץ והנושא השלישי זה שכירות ארוכת טווח. זאת אומרת שזה בפועל אומר שיאשרו פה בוועדה שלושה חוקים בשלושת הנושאים האלה, ואחר כך זה כבר יהיה בסמכותך להחליט באיזה קצב לקדם את זה בלי לחץ הזמנים הזה שצריכים לגמור הכל מהר מהר מהר כי צריך לאשר תקציב. לשלושת הדברים האלה גם אין קשר ישיר לתקציב המדינה אז הוא לא ייפגע. ובאמת אני חושב שכולם רק ירוויחו ברגע שהנושאים האלה יידונו בצורה רצינית. ברגע שהגענו לסיכון כזה, מבחינתנו, כאופוזיציה, אין טעם לעשות פיליבסטר לשם פיליבסטר.

אני קודם כל מודיע שאני מוותר על הבקשות שלי לנושא חדש. בשם כל האופוזיציה.

הנושא החדש זה היה בקשה שלי. אה, נכון, סליחה, סליחה. אני מוותר על הבקשות שלי לנושא חדש ועל הבקשות לרביזיות.

כל הבקשות לרביזיות כן. על כולן, אגב. היו עוד כמה אני חושב. אני חושב ששל כולם. לרביזיה היו עוד כמה. וגם בהמשך, אני כבר אגיד שאנחנו נעשה את זה בלי פיליבסטרים מיותרים, אלא באמת כדי לסיים את חצי השעה.

לגופו של עניין. כפי שסוכם. רגע, ואתה מדבר בשם כל האופוזיציה? אני מבחינתי, גם מושך את זה. אוקיי, טוב. אנחנו לא מושכים את ההסתייגויות כי אנחנו צריכים אותם למליאה בסוף.

את זה לא ביקשתי. מפלגת העבודה. הנה, לזימי פה. אני גם מאשרת.

לא, לא, לא. אבל, הסיכום הזה זה על הכל. אני מאשרת וגם אומרת כל הכבוד לחבריי פה שהגיעו להסדר הזה. הצבעות מקשה אחת. גם יוראי, גם נאור - - - כן. מהרגע הזה מוסכם על האופוזיציה שההצבעות על ההסתייגויות יהיו כל סיעה במקשה אחת. אני אומר קודם כל שאני מאשר את הסיכום. אני לא מסכים לכל ההגדרות שאמרת בתוכו לגבי הנושא של מה ראוי בחוק ההסדרים ומה לא. כי אני צריך להיזכר מה אני טענתי פעם קודמת. עמדתך הייתה הרבה יותר קיצונית. אני מסכימה כי אני עקבית עם זה,

הכנו נימוקים שלך ל"סשן" הבא אם אתה רוצה לשמוע. אני רוצה להודות לך, זאב. אני רוצה להודות לך ולכל חברי האופוזיציה שנמצאים פה, אלא שהיו גם בדיונים ואלה שהיו פחות.

אנחנו ניגשים עכשיו - - - רגע,

רעות תגיד בדיוק על מה אנחנו מצביעים. אני רוצה שנהיה מדויקים פשוט.

100%. אוקיי,

התחדשות עירונית,

סעיפים 56, 58. 59, 60 ו-60א.

מי בעד אישור החוק הנ"ל,

הללו מתוך החוק הנ"ל, ירים את ידו. הצבעה בעד, 8 נגד, 3 נמנעים, 3 אוקיי, אם כך, הסעיפים התקבלו כנוסח הוועדה. ומכאן אנחנו עוברים לפרק כ"ב.

תכנון ובנייה. היו הרבה דברים שהיו. כן,

יש שני שינויים שאנחנו צריכים להגיד. אוקיי, שני שינויים טכניים של הייעוץ המשפטי. תגידי ליתר בטחון. רגע, קודם כל, תקריא את הכותרת. הכותרת היא, אנחנו הולכים עכשיו להצביע על פרק כ"ב, תכנון ובנייה, מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית). לא צריך את כל זה. רק פרק כ"ב, תכנון ובנייה, שיהיה ברור. פרק כ"ב, תכנון ובנייה, שיהיה ברור.

יש לנו שני תיקונים שהם גם,

לאחר שעברנו על הנוסחים, מצאנו שני תיקונים והבהרות שצריך לעשות אותם לפני ההצבעה.

אנחנו מבקשים את רשות יושב הראש להציג את שני התיקונים.

רק בזריזות. אז התיקון הראשון הוא בעמוד 5, הוא להגדרה של שטח מירבי. מה שהברהו כאן זה שאם שונה הייעוד באותה תוכנית, המקסימום שאפשר להגדיל זה 1,200 מטר. 1,200. אוקיי. כאן הוספנו, זה פשוט, דווקא הקראנו את הנוסח הנכון - - - מה שהוחלט בוועדה, רק את הניסוח שיניתם. הלאה.

והתיקון השני. והאחרון. והאחרון, הוא בעמוד 23, בתיקון לסעיף 152, במקום שיהיה כתוב 40, כתוב 80. זו טעות שפשוט לא שינינו.

רגע, מה צריך להיות? אז זה 80. זה 80 ולא 40. צריך להיות 80. אוקיי. אם ככה, כל ההסתייגויות, לא הסתייגויות - -- לא, לא,

אנחנו צריכים להצביע על ההסתייגויות. לפי קבוצות. לפי קבוצות.

נתחיל עם קבוצת "רע"מ", לפי סדר הישיבה. מי בעד ההסתייגויות של קבוצת "רע"מ"? אני בכל זאת, יושב הראש, בחצי משפט. חצי משפט, בבקשה. בעמוד 3, סעיף (4)(א), לעניין הוספת סעיף 13א, אני, הרי ביקשו שם להסיר מלונאות.

הורידו את המלונאות, אבל אני הייתי מציעה להשאיר אותה בקרקע פרטית. כי העניין הזה בחברה הערבית עושה בעיה מיותרת. ועל כן, להוסיף את המלונאות בקרקע פרטית בלבד. תחשוב על זה, תומר, גם. לא לעכשיו. צריך לשמוע את עמדת הממשלה.

נדבר על זה. נדבר על זה. ממלונאות למגורים. לא נותן למלונאות. כן, אבל מציעים להסיר כדי להשאיר את האופציה של מלונאות. בקרקע פרטית, זה לא רלוונטי כמעט בחברה הערבית. אתה רוצה שיהיה אפשר - - - אה, ממלונאות. בסדר.

שיהיה אפשר לשנות ייעוד. כי בחברה הערבית זה לא מעניין. בכל המלונאות בכלל, יש תמ"א ארצית. זה לא באמת משנה.

לא הוגשה בקשה אחת למלונאות עד היום. בדיוק.

אז למה צריך את זה? אז אנחנו, תאמין לי ווליד, תשאיר לנו משהו לעבוד ביחד אחר כך גם כן.

אני מעלה להצבעה את ההסתייגויות של קבוצת "רע"מ", כולן. מי בעד ההסתייגויות, שירים את ידו. הצבעה בעד, 4 נגד, 8 נמנעים, 0 ההסתייגויות הוסרו. אם כך, נעבור להסתייגויות של "ישראל ביתנו" בהיעדרה. היא נמצאת פה. היא נמצאת פה? היא יוצאת. מצביעים על ההסתייגויות בהיעדרה. מצביעים על ההסתייגויות. ללא הנמקה. ללא הנמקה, של "ישראל ביתנו" כמקשה אחת. קבוצת "ישראל ביתנו".

הצבעה בעד, 3 נגד, 6 נמנעים, 1 ההסתייגויות לא התקבלו. ועכשיו נעבור להסתייגויות של "חד"ש-תע"ל". קבוצת "חד"ש-תע"ל", כמבקשה אחת. מי בעד?

4 נגד, 7 נמנעים, 0 ההסתייגויות לא התקבלו. נעבור להסתייגויות קבוצת "העבודה". יש "עבודה"?

קבוצת "העבודה" היה סיכום שאתם אומרים איזה 40 הסתייגויות אתם רוצים.

אוקיי, בסדר.

אצלי אין. למי העברת? למי? רגע, שנייה, תצלמי, שיהיה

7 הסתייגויות. אוקיי. אוקיי, הסתייגויות של "העבודה". מדהים. וואו. את רוצה כי הבטחתי לך מקודם? מסיבות עיתונאים אתם יודעים לעשות. כמו התוכנית לגיל הרך. מסיבות עיתונאים אתם אש.

אבל בחוק אוויר נקי אני אפרגן. יושב ראש הוועדה, חוק אוויר נקי אני אפרגן. תזכור אותי בחוק אוויר נקי. אבל, לא רבע שעה. 20 דקות.

חוק אוויר נקי. סיכמנו בכל הנאומים. בחוק אוויר נקי? גם. אני אתן לך אבל - - - בסדר. סיכמנו. אז עשר דקות. לא, לא. טוב, בסדר. הסיכום של הערב הוא סיכום כולל. אי אפשר שמונה פעמים לסכם. אוקיי.

אני אמרתי לך שאני אתן לך דקה בשביל - - - אמרתי לך, מה שהוא אומר לי,

אז גם מה שאני עושה טוב, בסוף יוצא. יוצא מצוין. אוקיי. אם ככה, אנחנו, על ההסתייגויות של "העבודה", כמקשה אחת - - - הסתייגויות של "עבודה".

בבקשה, הצבעה. הסתייגויות קבוצת "העבודה" כמקשה אחת. כמקשה אחת.

6 נגד, 7 נמנעים, 0 ההסתייגויות של קבוצת "העבודה" לא אושרו. בוא נעשה את ההסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז. ביקש לדון בהיעדרו. ביקש לדון בהיעדרו ואישרתי לו. לפיכך אנחנו נצביע, רק נצביע. נצביע על קבוצת - - - לא קבוצת חבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת, אבי מעוז, כמקשה אחת. מי בעד ההסתייגויות של אבי מעוז? הצבעה בעד, 0 נגד, 10 נמנעים, 2 תראו מה זה. הקונצנזוס היחידי בוועדה כולנו נגד אבי מעוז. רגע, מי נמנע? מי נמנע? קודם כל, ההסתייגויות לא התקבלו. אלקין, אתה חבל על הזמן. הסתייגויות קבוצת "יש עתיד". קבוצת "יש עתיד", על כל הסתייגויותיה. מי בעד ההסתייגויות של קבוצת "יש עתיד", שירים את ידו. הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, 0 ההסתייגויות של קבוצת "יש עתיד" לא התקבלו. עכשיו קבוצת "המחנה הממלכתי". קבוצת

כל ההסתייגויות כולן כמקשה אחת. מי בעד ההסתייגויות של "המחנה הממלכתי"? הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, 0 אם כך, ההסתייגויות לא התקבלו.

אם כך, אנחנו עוברים לאישור. אישור סעיפי החוק. פרק כ"ב להצעת חוק התוכנית הכלכלית. פרק כ"ב כולו, לחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023-2024), תשפ"ג-2022, מ/1612. מי בעד? כל השינויים שהתקבלו. עם כל השינויים שהתקבלו בוועדה. מי בעד? הצבעה בעד, 7 נגד, 4 נמנעים, 2 אם ככה, אני קובע שהצעת החוק, הפרק כ"ב אושר. תודה רבה לכולם. לילה טוב לכולם. יש עוד הודעה שאני צריך למסור או משהו? טוב, להתראות. חברים, היה לי לעונג להיות איתכם. הישיבה ננעלה בשעה 21:37.